אנחנו דנים באישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ארז אורעד,

צוהריים טובים לכולם. אני מתכבד להביא בפני ועדת הכספים את אישור מסודות ציבור לעניין סעיף 46 ברשימה שמספרה 13-364-19. הרשימה מונה 67 מוסדות ציבור, שכולם מומלצים ועברו את הוועדה הציבורית אצלנו ונמצאו כראויים להמלצה בפני ועדת הכספים של הכנסת כמוסדות ציבור לעניין סעיף 46. תודה רבה. מה לגבי ניהול תקין? בבקשה. לעמותות ולחברות לתועלת הציבור ברשימה יש או אישור ניהול תקין או אישור להגשת מסמכים.

תודה. יש הערות? יש לי מה לומר. יש הרי קריטריונים, קווים מנחים לאישור אותן עמותות לפי סעיף 46. הייתי מבקש לפעם הבאה, עכשיו כבר אי אפשר, שנקבל ביחד עם הטבלה הזאת את הקריטריונים. מה קריטריונים? תיקח את החוק. האם כל עמותה עומדת בנושא של שכר סביר, בנושא של רווחת הציבור. יש הרי כמה קריטריונים. שנוכל לקבל על זה מידע.

לא אנחנו. אתה מבקש בעצם שארז אורעד יאמר לפי אילו קריטריון הוא קיבל את העמותה הזאת. כן, כי אחרת זה סתם הצבעה. הוא לא מתכוון לקבל את הקריטריון באופן כללי. הוא מתכוון פר עמותה. אתה מוזמן לבוא ולעבוד כמפקח אצלי ... אבל בואו נגיד דבר כזה, נעזוב את הצחוק בצד. זה התפקיד שלנו, לפקח. נכון, זה התפקיד, לאשר. בוועדת הכספים בכנסת הקודמת ביקשתם מספר עמודות והוספתי מספר עמודות. אי אפשר להכביר ולהוסיף עוד. רק שנייה, ארז, אני משבח אתכם על העבודה שאתם עושים. באמת עושים עבודה יוצאת מן הכלל. פעם זה היה נסחב זמן רב. זה הטבות שניתנות למגוון רחב של עמותות. מבקש ממך חבר הכנסת החדש, למען האמת גם אני רוצה את זה, אם אתה יכול לעשות עבודה. בדף נפרד. אתה לא צריך להכניס ברשימה. לא קשור לזה. אנחנו מבקשים לדעת לפי מה הרשימה הזאת או כל רשימה אחרת ניתנה,

את הקריטריונים יש לי. ביקשתי לדעת פר עמותה. אז זה ייקח יותר זמן.

הם עושים את זה גם כך, רק שיהיה לנו את המידע. הכוונה לדון עמותה, עמותה? לא, לא. אדבר איתך. צריך לתת לו את זה.

בסדר, תעבירו בצורה מסודרת והכול יהיה בסדר.

בסדר, אדאג לזה.

מי בעד אישור הרשימה? ירים את ידו.

מספר 13-364-19. אנחנו לא בודקים אתכם. אני סומך עליך שאחרי שנה אתה תביא את זה כפי שהתחייבת לי בפעמים הקודמות. התחייבתי ואני עומד בכך. מי בעד אישור הרשימה? ירים את ידו.

מי נמנע?

הרשימה אושרה.

אני מודה לכם על העבודה בעניין הזה. הישיבה ננעלה בשעה 13:15. הכנסת יושב-ראש ועדת הכספים בס"ד, ירושלים, ‏‏‏‏ט"ו אייר תשע"ט ‏‏‏‏20 מאי 2019 לכבוד מר ערן יעקב מנהל רשות המסים משרד האוצר ירושלים הנדון: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מכתבך מיום א' אייר תשע"ט (06 במאי 2019) רשימה מס': 13-364-19 הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים,

החליטה לאשר את העמותות הבאות: חאסוב - העמותה לקידום יזמות